אנחנו בדיון הוועדה של היום מתכוונות ומתכוונים לדבר על קרן דמי מחלה של העובדים הפלסטינים. לפני שנתחיל אני כהרגלי, היום קיבלתי טיפ מהמם,

מה קורה בדיוק בסוגיה הזאת? אני רוצה לשמוע מנציג ההסתדרות החדשה על הנושא.

הם לא רוצים לשתף פעולה עם מדינת ישראל, והם נעלמים לגמרי. אני הלכתי,

יש שם סוגיות הרבה יותר מורכבות, הם מנותקים. אין זיקה בין הגורמים. הנושא הזה נופל בין הכסאות. חבל מאוד. אנחנו ניתן לאסף אדיב את רשות הדיבור. צהריים טובים, אני מייצג את ארגון מען, שמארגן עובדים פלסטינים, גם בישראל וגם בהתנחלויות. ומכיר היטב את הסוגיה הזאת של העסקה של עובדים באמצעות מדור התשלומים. אנחנו היינו שותפים בתקופת הסגר הראשון של הקורונה בפנייה, במסגרת של הבג"צ, בתביעה לפצות את העובדים שישבו בבית חודשים ארוכים. אתמול דיברתי עם אחד העובדים, עובד בבית מלון בנתניה. מכפר עקראבה. ישב שישה חודשים בבית. בחל"ת. אבל ההבדל בין החל"ת של עשרות אלפים של עובדים, מדובר למשל על בית לחם, שב-1.3.2020 כבר נסגרה, כי היה שם מקרה קורונה, אנשים בבית לחם ישבו עד יולי, חמישה חודשים, ישבו בבית, בחל"ת, אבל לא קיבלו גרוש. לא מהרשות הפלסטינית, לא מביטוח לאומי, לא מהמעסיקים, לא מאף אחד. בעצם הטענה שהועלתה בפני בג"צ אז היתה טענה שהיות ויש פה כסף, ובעצם הדיון פה על חמש מאות מיליון שקל, שנצפה בקרן מחלה, שברור שהעובדים הפלסטינים ברור שלא מימשו אותו. זה לא כסף שהגיע סתם, הכסף הזה היה אמור להגיע לימי מחלה של עובדים, שלא קיבלו אותם בגלל בעיות פרוצדורליות שתוארו פה, גם על ידי עו"ד מיכל תג'ר,

על ידי אחרים. כולל מדור התשלומים, שמודה שהיתה בעיה. מה יותר נכון, מה יותר הגיוני, שכאשר יש מין מגיפה כזאת, שהיא מחלה לכל דבר ועניין, לקחת את העובדים האלה, שמגיע להם את הכסף, ולהגיד בואו אני אפצה אתכם. אנשים הגיעו לפת לחם. אסף, אתה מעורב בשיח הזה שקורה גם עם ההערות לנוהל שהתפרסם? אתה עיינת בזה? אני מצטער שלא ידעתי שפורסם נוהל, לא הגיע לידינו המידע הזה. ואני לא הגשתי. אני באופן כללי נמצא בקשר די הדוק עם קו לעובד, עם מיכל תג'ר. אני בלי לראות את ההערות של קו לעובד אני סומך את ידיי על ההערות האלה. אני חושב שיש פה שאלה כפולה. מאז 2019 כל הקשור לימי המחלה עבר לתלוש של העובד, ובתלוש, נאמר על ידי עו"ד אפרת לב ארי שהעובדים מיודעים דרך התלוש. בתלוש לא כתוב שאפשר לתבוע חוב. בתלוש כתוב אם אתה חולה אפשר להגיש ניירות, ותקבל את דמי המחלה שלך, כמו כל עובד אחר.

וזה בסדר גמור. ואם המגמה היא של העברה של תשלום והוצאת התלושים למעסיקים אני חושב שזה שינוי מבורך וחשוב. העברת הכספים דרך הבנק, שינוי חשוב. יש אפשרות, יש המון מעסיקים שכבר עושים את זה היום, דרך בנק הפועלים ודרך בנק דיסקונט, כפי שאמרה מנהלת מדור התשלומים. יש אפשרות לעשות את זה. נשארת פה שאלה של תקופה ארוכה מאוד, עד 31.12.18, של עשרות אלפי עובדים פלסטינים שהיו חולים ולא קיבלו דמי מחלה. ואת הדבר הזה צריך לעשות כצעד, אני חושב שההצעה של נציג החקלאים אברהם היא הצעה נכונה, היא הצעה הגיונית,

היא הצעה שתסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד. יש פה סכום כסף שצריך ללכת למי שמגיע לו. אני מבינה. תודה רבה אגף. גם תהיה אתנו בקשר, בכלל בשוטף של הוועדה, ואם יש לך איזה תלוש משכורת שאתה מקבל מהפלסטינים, גם מהעבר וגם מעכשיו, אני ממש אשמח לעיין בזה. עד עכשיו אין לי. תשלחו לי. שלום למוריה ברבי, מהתאחדות התעשיינים, שלום, בשם התאחדות התעשיינים, כפי שנאמר קודם לכן, גם אנחנו הגשנו את ההערות שלנו

למעשה עד 2018 גבו מהמעסיקים שניים וחצי אחוזים עבור דמי מחלה.

נפסק, והמעסיקים נדרשו לשלם דמי מחלה לעובדים.

בתוך הקרן, הצטברו כספים,

אומר הנוהל המעסיק לא יוכל להיות משופה, ולא ניתן יהיה להשתמש בכספים של הקרן למטרות האלה. אנחנו טענו בנייר העמדה, ואנחנו חוזרים וטוענים. יש שם כסף שהופקד על ידי המעסיקים, בגין ימי מחלה של העובדים. הכסף הזה אמור להיות מנוצל. זאת אומרת אם המעסיק היום מחוייב לשלם לעובד דמי מחלה, כפי שמחייב בדין והפסיקה הישראלית, זה לא בסדר להתנער מהמעסיקים ולהגיד להם אתם לא תוכלו להיות משופים בגין הסכומים האלה. ואז בעצם יש פה תשלום כפול בידי המעסיק. מצד אחד אני צריך לשלם עכשיו לעובד, אבל את הכסף הזה אני כבר הפקדתי. אני מאוד שמחה שהגענו לדיון הזה, שבו גם אתם נלחמים על אותו כסף, שבסופו של דבר, אולי אני אגיד עמדה נחרצת, קודם כל בואו נשלם לאנשים שבשביל זה הפרישו להם את ימי המחלה. יש עובדים שעבדו פה. קודם כל יסדירו את הסוגיה הזאת מולם, ויתנו לאנשים האלה מה שמגיע להם. קודם כל שימצו את הזכויות של אותם עובדים. יש אנשים שעשרים שנה עבדו כאן, נתנו את הנשמה שלהם, ועכשיו לכי תחפשי אותם בתוך הרשות הפלסטינית. יש אנשים היום, שמגישים אישורי מחלה, ובסופו של דבר מי שצריך לשלם להם, הכספים האלה כבר שולמו על ידי המעסיק. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון בנושא דמי מחלה של העובדים הפלסטינים. אני מבקשת מרשות האוכלוסין לעדכן את הוועדה בנוגע לפרסום הנוהל החדש.

שאני פשוט לא ראיתי את הנוהל שפורסם. בפעם הבאה אבקש לקבל אותו מראש. הוועדה מדגישה את החשיבות של מיצוי זכויות העובדים שבוטחו בנוהל החדש שיגובש, ללא קשר למעסיק העכשיוי. כמו גם הנגשת המידע לעובדים באשר לאופן בו ניתן לפנות לצורך מיצוי זכויותיהם, ויצירת מנגנון נגיש לבחינת בירוקרטיה ככל האפשר. אני יודעת שהבעיה הכי גדולה שלנו כמדינה היא בירוקרטיה סבוכה. אז תארו לעצמכם שיש לנו עובדות ועובדים זרים, אין להם נגישות שפתית, תרבותית, הם יצטרכו פה להתמודד עם הבירוקרטיה הכל כך סבוכה. בבקשה להקל. אופן תביעת הכספים חייב להיות נגיש, ברור ופשוט ליישום, לצורך תיקון המצב שנוצר. אני לא אנקוט באותם משפטים שנאמרו כאן, אבל אני אגיד בפירוש, נעשה עוול, וגרירת רגליים, של כל כך הרבה שנים שלא נעשה כלום. גם אם היו נסיונות, בפועל לא מספיק. רוצים ממשלה יציבה יש. עכשיו יש לכם ועדות, ואפשר להתקדם, ואנחנו לצדכם. באשר לעבודת הצוות הבין משרדי, באשר לייעוד הכספים שנותרו בקרן, הוועדה מבקשת מהצוות לעבוד יחד עם ארגוני העובדים על מנת לקיים בדיקה אמיתית ביחס ליכולת לייעד את הכסף עבור העובדים שלא הצליחו לממש את זכויותיהם לאורך השנים. תעבדו איתם, הם לא נגדכם,

זה יכול להיות מצויין. בנוסף נבקש עדכון בנוגע להחלטת הממשלה ליישום המלצת הצוות הבין משרדי בעניין תשלום שכר העובדים הפלסטינים, בדגש על פתרון בעיית ההעברה הבנקאית, והעברת האחריות על הנפקת התלוש למעסיקים. הוועדה כמובן תקיים את הדיון הבא שלנו בקרוב, בעוד חודשיים. בחודשיים האלה אני מצפה שתהיה באמת נכונות של כל המשרדים להתכנס יחדיו ולהביא לפתרונות, בשיתוף פעולה גם אתנו וגם עם נציגות ונציגי העובדות והעובדים והמעסיקים. אני רוצה להגיד תודה. הדיון הסתיים. הישיבה ננעלה בשעה 12:20.